שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

הטענה היתה שלמערכת הבריאות יש שיטות התקשרות או דברים מיוחדים ולכן לא יכולים לחול עליה מיידית הכללים של מוסר התשלומים שהוחל על כלל

הצענו 2 מיליון ו-20 מיליון. יש לך הצעה בשבילנו? זה אחת. שתיים, אנחנו רוצים סופיות הדיון. אנו מבינים שזה אירוע ענק של הקדמת

רוצה סופיות של האירוע הזה כי הוא ימשיך

מה הבעיה? נותנים לכם שנים לעבוד.

ההתעקשות? האיכות של מערכת הבריאות לא נובע מהיקף תשלומים או ממורכבות

המבנה שבו קופת חולים מקבלות מהמדינה בדיי וואן אבל בתי החולים למשל מקבלים מקופת החולים רק אחרי שוטף פלוס 30. יש ועדה להורדת רגולציה. אנחנו אשמים שהממשלה לא יודעת לשלם בזמן לגופי סמך? תנו להם מקדמות

בבקשה.

אז לא הייתי חברת כנסת אלא פעילה חברתית ממובילות מחאת העצמאיים. אני קוטע אותך וחוזר אליך, כל מה שהעליתי עכשיו,

בדיקה נוספת היתה האם ניתן להוסיף גם את היבואנים הקטנים לתוך הרשימה הזו ולכלול אותם ולהחיל עליהם גם את החוק מתוך הנחה שבאמת היבואנים הקטנים מתמודדים עם קשיי תזרים בדומה ליצרנים. גם הנושא הזה נבחן, ובסוף הצלחנו להחיל גם עליהם בהתאמות את כללי החוק. לכן אנו חושבים שנעשתה עבודה מקצועית ברוח הבקשות של הוועדה בדיון הקודם.

מאזן מקביל,

שאני צריך לקבל כמו כל מדינה מתוקנת, אני צריך להגביל עצמי לכמות בתי החולים שאני עובד מולם?

מאזן פעילות

ונתונים. אם- - - ולא משלמת בזמן, יש סנקציה מאוד ברורה.

מ-20 יום עיכוב, אם לא הולכים לבית משפט לא קורה כלום. חוץ מבית משפט אין

מישהי שנותנת ייעוץ ותכנון מול משרד התחבורה,

מטפל בכלבים שעובד מול עיריית קריית שמונה, שוטף פלוס 90. אדריכל שעובד מול מועצה אזורית משגב שוטף פלוס 60. עכשיו המיקוד הוא במערכת הבריאות. אבל אין פה יישום החוק הלכה למעשה. כן, זה מה שאמרה חברת

כל עוד לא תוכרז פגרה היום,

לזה. אם נצליח להיום להכריע את זה ב-16:30, נעשה זאת. אני מתנצל מכל מי שבא אבל אני לא רוצה להיות פזיז עד שלא דיברתי עם שר

או יחד עם שש השנים שחלפו. עשור.

עשור אבוד של מוסר

בשם הדחיפות, זה מ-8 בנובמבר 21', שבעה חודשים מהיום: את כל מה שהעליתי עכשיו ביקשתי שבסוף יוצג לשר האוצר אישית

איזה הצדקה מוסרית יש לדבר הזה? אז הדחיפות קיימת, הדחיפות נוצרה בפנייה שלכם והדחיפות היא בבג"צ והדחיפות היא באזרחים ובספקים שמשלמים ריביות על עיכוב תשלומים,

עכשיו אני מבקש רק מי

אבל תודה לך, אדוני.

אני אקצר.

אדוני היושב ראש, שתהיה במקום טוב לטובת המדינה,

אמן, תודה רבה לך. כבוד יו"ר

התשע"ז-2017 (להלן, החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה: הגדרות 1. בתקנות אלה- "קופת חולים" כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות

מוסד סיעודי מורכב, לעניין זה, יראו מוסד סיעודי מורכב כמוסד רפואי כהגדרתו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940, שלפי תנאי רישומו בסעיף 25 לפקודה האמורה,

מי שמבצע עבודות הנדסה בנאיות, מי שמספק טובין, נותן שירות או

בסעיף 29(ב1) לחוק בריאות ממלכתי זה מה שמכונה שירותי עזר משקיים בתחום הפעילות של הספק, זה השירותים שתומכים בשירות ולכן הם מנויים בפנים. כלומר אתם מפרשים באופן מאוד רחב 'לצורך מתן שירותים בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי'.

מזמין שהוא קופת חולים או בית חולים בבעלותה,

ישלם לספק את התמורה בעד העסקה בהתאם להוראות סעיף 3(א),

והמצאת החשבון לעניין תשלום בהתאם להוראות האמורות תהיה לפי סעיף 3(ט)

אם כרגע אני נמצא במכרז עם מוסד כזה אני צריך לחכות לסיום תקופת המכרז או שזה מתחיל?

אתה תמשיך לעשות מכרזים וכשהחוק יהיה בתוקף בכל מכרז שיש לך יהיו חייבים לשלם לך לפי הוראות החוק. זאת אומרת שמכרז קיים לא יחול

האם משלמים לו בזמן? בטח. אז אני אגיד ככה, תקנה 6 קובעת שהתקנות יחולו רק על חוזה שנכרת ביום התחילה ואילך,

והתקנות לא יחולו על חוזה שנכרת בעקבות הליך מכרזי שפורסם לפני יום התחילה.

אבל זה החוק, אנחנו לא נוכל לשנות, כי ההוראה הזאת של חוזה קיים, שזה לא חל עליו, זה בחוק. אז האם חידוש חוזה או הארכת חוזה, זה עניין משפטי פרשני, אבל זה בחוק, זה לא בתקנות שלנו. זו שאלה שאני מניח שהיא רלוונטית לגבי כלל העסקאות שהחוק חל עליהן גם היום. אני רק רוצה לחדד עוד נקודה אחת כדי שנבין, לגבי היקף ההתקשרות, איך זה ייושם? אנחנו שינינו כאן את הסכום, את התקרה, אבל איך זה ייושם? כל ספק יצטרך לבחון מה היקף ההתקשרות שלו עם ספק מסוים. היקף ההתקשרות זה שנתי או פר עסקה? שנתי. אבל אתה צודק, לא ברור מה קורה כשמגיעים למיליון וחצי, אז מעל מיליון וחצי פתאום הם יוכלו לקבוע תנאי תשלום שונים? תמיד כשקובעים איזה שהוא קו גבול זה מה שקורה, זה לא משנה אם זה יהיה 500,000 או מיליון וחצי. אפשר להמשיך לשלם בזמן גם אם עברתם את המיליון וחצי, לא חייבים להחמיר את ה, השאלה אם ההתקשרות היא מעל מיליון וחצי אז מהשקל הראשון זה לא אמור לחול כי הבחינה היא שנתית? כמו שיש סעיף בונוסים עם כל בית חולים יש גם סעיף תנאי תשלום. בונוסים, עוד לא הגענו בדיון הזה. אני רוצה לסיים את הדיון. יהיו תיקוני נוסח? כן. אז אנחנו אומרים, מי בעד התקנות כפי שהוקראו, כולל התיקונים, כולל החלטת שר האוצר להחיל את החוק הזה על כלל מערכת הבריאות בתוך שלוש שנים באופן מלא ובתקופת הביניים להחריג ולתת מוסר תשלומים לפי חוק מוסר תשלומים לספקים בהיקף של מיליון וחצי ומטה במערכת הבריאות, או בהגדרות של סוגי הספקים שמופיעים בתקנות כפי שפורטו? התקנות יעברו התאמות נוסח. שלושה שרים צריכים לתת לזה תוקף ביחד, כדי שהם ייכנסו לתוקף. זה שאנחנו אישרנו את זה, זה עדיין לא התוקף. סעיפי התחולה, מה שעכשיו עשינו את הרשימה, אפשר יהיה לתקן גם אחר כך אם משהו יתפספס או שאתה רוצה לעשות בדיקה נוספת של מה חל? לא, אין משהו יתפספס, הוועדה החליטה. אז אתה יכול להקריא את זה עוד פעם, מה הסעיפים? אותם סעיפים שקבועים גם היום בנוסח, 3(א), (ב) ו-(ח) ו-4,

רק לעניין ימי האשראי? ההוראות האחרות חלות? סליחה, מכיוון שאנחנו מתפלפלים על הסעיפים - - - לא מתפלפלים, הוועדה כבר אישרה את התקנות,

אני צריך להצביע. אני חייב להצביע בטקס שלי, אני לבד ואתם מפריעים לי. מי בעד התקנות כפי שתוקנו ונוסחו? אני בעד.

אין מתנגדים, אין נמנעים.

התקנות מאושרות בוועדה וייכנסו לתוקף לאחר שהשרים הרלוונטיים יחתמו עליהן. אנחנו מביאים בשורה למאות ואולי לאלפי אנשי עסקים שמשרתים את מערכת הבריאות. הקטנים שבהם, בהיקפים קטנים, ייהנו מהבשורה הזאת מיידית בחודשים הקרובים והגדולים שבהם ייהנו בעוד שלוש שנים.

סופיות הדיון וכך ראוי שכל הממשלה בישראל תהיה כפופה לחוק מוסר התשלומים כפי שהוגי החוק בראשיתו התכוונו, ללא חריגים. היו חריגים, היו חריגות, היו עיכובים, העיקר שהבאנו את זה לסיום. אני מודה לשר האוצר על ההחלטה שלו ומצפה מכלל השרים ואנשי המקצוע ליישם את המדיניות הזאת בהקדם האפשרי. תודה רבה, אני נועל את הדיון. הישיבה ננעלה בשעה 16:30.